אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ' באדר התשפ"ג 13 במרץ. בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעת החוק הבאה,

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מימון שכר לימוד מלא ללוחמים), של חבר הכנסת אופיר כץ, של חברת הכנסת שרון ניר, של חבר הכנסת מיכאל ביטון ושל חבר הכנסת אלי דלל. האמת שדיברתי עם יושב ראש הוועדה וסיכמתי איתו שזה יישאר בחוץ וביטחון. האם צריך להצביע על זה? הוא הסכים למשוך את הבקשה שלו? הסכמנו על העברת הנושא, לא על משיכה. אנחנו דוחים את בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה. מי בעד הבקשה של יו"ר ועדת העבודה והרווחה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה?

לא אושר. החקיקה בחוק החשוב הזה תיערך בוועדת חוץ וביטחון.

להגדלת מספר חברי הוועדה לביטחון לאומי - אריאל קלנר מהליכוד, ונציג אחד לישראל ביתנו. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג, לפני הקריאה הראשונה. הבקשה היא להצמיד את החוק הזה לחוק של החקלאות, חוק שמוסיף נציג של המשרד לוועדות המחוזיות בנגב וגליל, כדי שההצעה תעלה יחד עם ההצעה לתיקון של החקלאות היום למליאה. מי בעד ההצעה להקדמת הדיון, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר.

בקשת יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי להעברת הצעות החוק הבאות, מוועדת החוץ והביטחון לוועדה שבראשותו: 1. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי. 2. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, של חבר הכנסת אליהו רביבו. 3. הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מסכים לזה?

מי בעד להעביר לוועדה לביטחון לאומי, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון דיון בהחלטות ועדות משנה), של חבר הכנסת אלי דלל. ההצעה היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, לפי המלצת הלשכה המשפטית. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הצעת חוק העונשין (תיקון עבירה כלפי קשיש או חסר ישע), התשפ"ג, של חבר הכנסת אוריאל בוסו. ההמלצה של הלשכה המשפטית היא לוועדת חוק,

אבל ההסכמה עם שני ראשי הוועדות היא להעביר את זה לוועדת העבודה